אני עובר לנושא הבא. הנושא השלישי על סדר היום התווסף אפרופו ציון יום הניצחון על גרמניה הנאצית. אחת הזכויות שנפלו בחלקי כחבר כנסת זה להעביר את חוק